בנושא מפעלי הקליטה של חב"ד בארץ ובעולם. הדיון לבקשתם של חלק מחברי הכנסת, אבל האמת שזאת הזדמנות מיוחדת להצדיע ולהגיד כמה מילים טובות על הפעילות של חב"ד, בוודאי ברחבי התפוצות. אבל כן הייתי רוצה לציין במיוחד את הפעילות באוקראינה, שבה באמת כבר 500 ימים מתנהלת מלחמה, והקהילה היהודית באוקראינה שהייתה קהילה מאוד מאוד פעילה לפני המלחמה, ובאמת הייתה שם פעילות ערה בכל רחבי אוקראינה, סבלה מהאירועים האלה באופן חד וקשה. וכאן באמת המקום לשבח את הארגון של פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, שבאמת מנהל אותה שליח חב"ד הרב מאיר סטמבלר ארגון הגג של הקהילות היהודיות באוקראינה שמנהל כ-179 קהילות יהודיות ברחבי המדינה. במהלך המלחמה, ב-500 הימים האלה, חילקו שליחי חב"ד כ-5000 טון של עזרה הומניטארית.

מוצרי היגיינה, תרופות, ביגוד חם, שמיכות, ובהחלט אני חייב לומר הראו את היכולת להגיע לכל מקום. אגב, להרבה מאוד מקומות שאף אחד לא העז להגיע, ופה צריך להגיד מילה טובה. אנשי חסד שחילצו כ-34 אלף בני אדם מהתופת בחזית, והרבה מהם גם עלו ארצה, ואני מקווה שיינטעו את ביתם כאן, כמובן בסיוע השגרירות והנציגים הרשמיים של מדינת ישראל. אבל היופי בתנועה הזאת, זה שלא כנציגים רשמיים של המדינה, ודווקא מתוך פעילות שהיא כולה פעילות חסד, הפכו להיות בחלק מהמקרים הזרוע הארוכה של המדינה. אני לא חושב שיש ישראלי אחד שמטייל בחו"ל, ולא יודע מה זה בית חב"ד ואיפה מתפללים. בין אם אתה נמצא בהודו, בתאילנד, או בכל מקום אחר על פני הגלובוס, תמיד תמצא את המקום לעשות את מה שאתה רגיל לעשות כאן בישראל, ובמובנים האלה אני חושב שזו באמת פעילות נפלאה, ולצערי דווקא העובדה הזאת שבאמת יש פריסה, הרבה יותר שלוחים מאשר שליחים של מדינת ישראל. יש הרבה יותר אתרים שבהם אפשר להגיע לבית חב"ד, מאשר שגרירות או קונסוליה. הרבה פעמים השליחים האלה מתפקדים כנציגים של המדינה שמסייעים למדינה בסיוע לאזרחים שחס וחלילה נתקעו, או שנמצאים במצוקה שם. אז באמת אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות להם, ולשמוע גם קצת לגבי הפעילות שלכם והיכולת שלכם לשתף פעולה כאן עם מדינת ישראל. בבקשה, הרב לוי אדרעי. אתה הצבעת וסיפרת את הפעילות של חב"ד יותר טוב ממה שכל שליח וחב"דניק אחר יכול לספר על עצמו. אז כן, זה פשוט ככה. אנחנו - - - פדרציה הקהילות היהודיות באוקראינה יחד עם כל שלוחי חב"ד, לפחות בשנה וחצי האחרונה מה שעברנו. היו ממש ככה, זה לא נציגים רשמיים, אבל בשיתוף פעולה מלא עם שגרירות ישראל באוקראינה, עם השגריר מיכאל ברודסקי, עשו עבודה נפלאה. עד היום הזה השלוחים של חב"ד לא עזבו, נמצאים שם לטפל ביהודים שנותרו שם, אנשים קשי יום שקשה להם לצאת, או אנשים שלא יכולים לצאת מכל סיבות שהן. אני חושב שהיו"ר מכיר את זה, היית גם כן בעברך כמנכ"ל משרד הקליטה. מה שחשוב הוא, יותר לתת להם את הסיוע שהם מגיעים לפה, הקליטה. אנחנו עוזרים ודוחפים אותם, בסופו של דבר רוצים שיעלו לארץ, הם מגיעים לארץ, אבל זה הכל תלוי בהתאקלמות שלהם פה. היה קצת קשיים בהתחלה, אבל ככל שיותר ישמעו מאחד מהשני שקולטים אותם באמת יפה פה, לא יצטרכו להסתובב במקומות אחרים בעולם. תודה רבה. שמעון שמילה, הסוכנות היהודית. כולנו מלאי הערכה לכל הפעילות של ארגון חב"ד בכל העולם.

הזכרת את הפעילות המדהימה באוקראינה, לפעמים תוך כדי סיכון חיי אדם, באמת מסירות נפש מדהימה שראויה לציון בשמי ובשם הסוכנות היהודית, ובכלל בשם כולנו, בוודאי שאנחנו רוצים להודות לכם. אני בעוונותיי הרבים גם שימשתי כנציג הסוכנות בדרום אפריקה למשל, וגם שם הייתה לנו פעילות מדהימה עם חב"ד. דרך אגב פעילות ציונית, שחב"ד השתתפו בחידון ישראל, עזרו לי גם להכין אותו. באמת, אני חושב שארגון מדהים, יפהפה, שמקבל כל יהודי בסבר פנים יפות, עוזר לעלייה, עוזר לעידוד עלייה, עוזר להנחלת הציונות בעולם. רק מילים טובות, תודה רבה לכם. תודה רבה. חבר הכנסת ביטון כאחד היוזמים, תסלחו לי חברי הכנסת שהגיעו לפניו. אני דקה מדבר. היו"ר אני רוצה לברך אותך על היוזמה של הועדה שלך לשלב ביום המיוחד הזה של ההוקרה והערכה לחב"ד, ולתנועה, ולשליחים, ולמעשים הגדולים שלהם בארץ ובתפוצות, ובוודאי ההיבטים של עלייה, קליטה וטיפול פרטני. גם באופן שיטתי וגם במקרים של נפילה בין הכיסאות, של קשיים, של אדם ערירי, של זקן, תמיד יכול היה למצוא את בית חב"ד כגשר, כהכוונה, כעוגן, לנסות ולעלות לארץ, ולקבל ליווי בארץ, ולא מעט עולים חדשים בחרו להיות חלק מקהילת חב"ד ומבתי כנסת של חב"ד, מתוך היכולת של התנועה הגדולה הזאת לפתוח את שעריה לכל יהודי. ללא בדיקה, ללא שיפוט, פשוט בית לכל יהודי. אנחנו עוד נוקיר את המפעל של חב"ד בכינוס המרכזי, ונרחיב ונדבר. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שבאו לדיון הספציפי הזה, ולכלל הועדות בכנסת שפתחו את היום והקדישו זמן למפעל הגדול של חב"ד. מעטים יודעים, שהעשייה של חב"ד לא נולדה אפילו בקום המדינה. אחת הישיבות שקמו במרקש, ישיבה של חב"ד, שאספה ילדים מהכפרים היהודיים, כולל כפר רחוק של כמה שעות נסיעה, שנקרא 'ווארזאזאת'. בכפר הזה, באו תלמידים למרקש. ההסדר היה שהם לומדים בישיבה ראשון עד חמישי, ושישי-שבת גבירים של יהדות מרקש מארחים אותם בבתים. אחד התלמידים זה אחי הגדול שהוא בן 70 היום, ולצידו מאות ואלפי תלמידים שקיבלו הזדמנות ללמוד עברית, ללמוד יהדות בישיבת חב"ד במרקש. אחד התלמידים הנוספים, בן דוד של אבי שבעצמו בחר את הדרך ואת הזהות של חב"ד, הרב משה בן טוב ז"ל, וזכה שחתנו הוא שליח חב"ד בסלוניקי ואלבניה יואל קפלן שאנחנו רואים אותו ג'ינג'י פולני, אבל 100% מרוקאי, דובר מרוקאית, שגיליתי אותו בכנס באלבניה ומאז נפשנו נקשרה, וזכות גדולה שהוא בן המשפחה שלנו. תודה רבה היו"ר.

חבר הכנסת אילוז, בבקשה. תודה רבה. אני חושב שיש קונצנזוס רחב בציבור הישראלי, נוריד את הקצוות שהן פחות רלוונטיות, אבל קונצנזוס רחב מאוד מאוד על החשיבות של העבודה של חב"ד וכל הנושאים. אני כן גם רוצה להגיד משהו קצת אישי, ההורים שלי גם ממרוקו, כבר שם הכירו את חב"ד. כשהם הגיעו לקנדה, הם היו מסורתיים לייט נקרא לזה ככה, ודרך חב"ד הם התחילו באמת להתחזק ולהכיר יותר מהמסורת, לשמור שבת, כשרות וכו', ויכול להיות שאני לא הייתי פה היום כחבר כנסת. כי מה שהניע אותי לעלות לארץ,

כל אחד יש לו את המניעים שלו, מה שהניע אותי לעלות לארץ זה זהות יהודית מאוד חזקה, שאני לא בטוח שהייתי מקבל בחינוך אילולא חב"ד, ולכן אני חושב שחלק גדול מהסיבה שאני פה, זה בזכות חב"ד. אז תודה רבה על הדבר הזה. אני כן רוצה להגיד בנושא של הועדה דווקא פה, שזה הנושא של עלייה וקליטה, שיש עוד חשיבות לחב"ד. אנחנו כעולים, אני מדבר כעולה מקנדה, אני יודע שזה גם נכון מצרפת, אני מניח שזה גם נכון למדינות אחרות. מי שהיה מנכ"ל משרד הקליטה יכול להגיד לי יותר טוב ממני, כי הוא מכיר את כל הראיה הרחבה, אבל אני מניח שזה גם נכון למדינות אחרות. מכירים את חב"ד כבר מהמדינות שאנחנו באים מהן, ולכן כשאנחנו מגיעים לארץ ורואים בתי חב"ד, זה עוזר מאוד כי זה כבר אווירה שאנחנו מכירים.

בהרבה מאוד מקומות יש אנשים שדוברים את השפות שלנו, זה בטח נכון בנתניה, בכל מיני מקומות פה בארץ. עם הצרפתית, גם עם הרוסית, אנשים שמדברים את השפות שלנו, ולכן יש יכולת לחב"ד לעזור מאוד בכל תהליך הקליטה, ואני מאוד שמח שיש פה את הועדה כדי להכיר דווקא בנושא הספציפי של הקליטה, לצעד האירוע שאתם עושים. אבל גם דווקא בנושא הזה של הקליטה, כי יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. יפה, ישר כוח. חבר הכנסת טייב. אדוני היו"ר קודם כל תודה רבה. שני צרפתים ברצף זה אסור. טוב שזה שלושה מרוקאים. בהחלט. אדוני היו"ר באמת אני רוצה לברך אותך על היוזמה, יוזמה ברוכה. לעצרי כחבר ועדת הקליטה לא יוצא לי הרבה להיות בוועדה, מפאת זה שאני יו"ר בוועדה אחרת. אבל פיניתי את היומן, כי אני חושב שבאמת שההוקרה שאנחנו צריכים להביא לחב"ד, אני חושב שאם בוועדת קליטה עסקינן, הם חלק אינטגרלי של מדינת ישראל. הם שליחים לא רק של היהדות, אלא באמת של מדינת ישראל בכללותה. אני אתחבר למה שאמר חברי דן וגם מיכאל, אני נחשפתי לחב"ד כילד כשהוריי חזרו בתשובה בגיל תשע. האדם הראשון שאבי פגש בבניין, היה השליח הרב יעקב ביטון. החיבור והתרומה שלהם בחיזוק הזהות היהודית של העם היהודי בתפוצות. בסוף אנחנו נחשפים, בתקופה האחרונה וודאי, למנוע דחיפה שלילי של אנטישמיות וגורמים נוספים שגורמים לגלי עלייה, ואני חושב שהפעילות של חב"ד בעולם ובארץ בפרט, היא זו שמביאה בסוף לגלי עלייה. אתם חלק מהסוכנות היהודית, תרצו או לא תרצו, והסוכנות היהודית היא חלק ממכם. בסוף הם עושים את העבודה, חלק נכבד מהעבודה נעשה על ידם. כי כשיהודי בתפוצות מאבד את הזהות היהודית שלו, הוא מאבד גם את החיבור למדינת ישראל דה פקטו. העבודה שאתם עושים, עבודה אינטנסיבית, אם זה ברמת הכשרות, אבל גם ברמה האמיתית שאיך אני מחבר יהודי לזהות היהודית ולמדינת ישראל. וכשאתם פועלים בכל ההיבטים, אתם תורמים תרומה אדירה למדינת ישראל, לעם היהודי כולו. אני חושב שאמרת שיש קונצנזוס רחב במדינת ישראל, יש קונצנזוס רחב לעם היהודי בעולם לחב"ד, ולרבי מחב"ד שבעצם יצר את המנגנון, ואנחנו נברך אתכם שתמשיכו לפרוץ ימינה וקדמה, צפונה ונגבה. לא אמרת הנגבה, אבל הרב חיים וולף בירוחם יש לו בית חב"ד. בארה"ב יש בחוק יום החינוך, שזה יום לזכרו של הרבי מלובביץ'. אני מנסה להכניס את זה גם בארץ, אבל זה קיים. זה גם מסר אוניברסאלי, זה לא רק העם היהודי.

אז אדוני היו"ר, תודה רבה, ותודה לכם שליחי חב"ד, לרב אדרעי וכל מי שהגיע, ושבע"ה בקרוב נזכה לעלות את עם ישראל כולו, נמצא ומתיישב פה בארץ ישראל. תודה. מישהו מהנוכחים עוד רוצה לדבר? בבקשה הרב מענדל. תודה רבה ליו"ר, ותודה רבה על היוזמה הזאת. אני צרפתי, אז אני מנסה לדבר כמו שצריך. כמה מחברי הכנסת אני כבר מכיר אותם, כי הם באים למועצת אירופה, ואני עובד הרבה שם, ולפני שבועיים גם בועז ביסמוט הגיע וכמה מחברי הכנסת. אני רוצה להגיד שבתור רב קהילה נגיד, ושליח חב"ד, כמו שכל חברי הכנסת אמרו לפני זה, שהזהות של היהודים בתפוצות ובעיקר בצרפת זה דרך נגיד הקשר שלהם לישראל וליהדות. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי לפני כמה חודשים. רואים שהאחוזים של היורדים מאוד גבוה, ואני צריך להגיד שבתור רב קהילה של שטרסבורג אני רואה הרבה הרבה יהודים יורדים שבאים לשטרסבורג. אני לא יודע למה, אולי הם חושבים שזה סוג של עלייה, כי שטרסבורג זו עיר של תורה, אז הם חושבים שזה סוג של עלייה, אבל אני חושב שזה גם מראה שיש איזה כישלון בקליטה שלהם. אני חושב שזה סמוך ל-30%-40% של היורדים. אגב, לאורך כל השנים אחוז המשתקעים בארץ,

זה נתון מדהים, כי הסתכלנו על זה בוועדת הפנים דווקא. 65% מהעולים נקלטים מכל העולם.

חושב שאפשר לעשות יותר טוב. לצרפתים קשה מאוד הליך הקליטה פה בישראל.

ואני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי לפני כמה שבועות. חבר שלי קוראים לו ארגיי, הוא היה עובד בנדל"ן בשטרסבורג, אח"כ עבר לפריז, ברוך השם עשה חיים טובים. פעם הוא התקשר אליי, אמר לי הרב אני רוצה להגיד לך שתגיד לי מזל טוב,

כי אני עושה עלייה.

מצוין. הוא עושה עלייה, איפה אתה עושה עלייה? הוא אמר לי באיזה עיר, אמרתי לו יש לך קשר כבר עם הרב שם? אני יודע שאתה מתפלל בבית חב"ד, אתה מכיר את חב"ד? לא אני לא מכיר, אבל החבר'ה הסוכנות אמרו לי שזה בסדר והכל בסדר. לפני כמה שבועות הוא התקשר אליי והוא אמר לי לאחר שנתיים של ניסיון, הוא יורד. היה מאוד מאוכזב, הוא אמר לי תשמע, אני לא דתי, אבל כל שבת הילדים שלי היו באים איתי לבית כנסת בצרפת. אבל כשהיא הגעתי פה לארץ, הם לא באו איתי לבית כנסת, אז אמרתי לעצמי, בשביל הפרנסה זה בסדר אני יכול להסתדר. אבל לראות את הילדים שלי לא באים איתי לבית כנסת,

אני חוזר, ואני חוזר לבית חב"ד, והרב של חב"ד יטפל בילדים שלי. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי אני חושב שזה מאוד חשוב שפה בארץ יהיה סוג של התאמה בין האנשים. נגיד כשבן אדם מגיע למשרד הסוכנות, שישאלו אותו איפה אתה מתפלל? יש לך קשר עם חב"ד? אולי אני יכול ליצור איתך קשר כבר עם הרב של חב"ד שנמצא בעיר איפה שאתה רוצה ללכת, ודברים כאלו, ואולי גם וועדת הקליטה, אולי לתת גם איזה תקציב לחב"ד לזה, שהם יוכלו לעשות את הפעילויות יותר רחבות, ואם ירצה השם אז יהיה לנו אחוזים יותר גבוהים של הצלחה.

תודה רבה. ועדת העלייה והקליטה תשמח שיתנו לה תקציב לחלק, אבל זה לא, זה אין לנו. הרב וגנר רצית לומר משהו?

אני מנהל את אגף הקליטה בצעירי אגודת חב"ד בארץ. דיברתם עד עכשיו על נושא העלייה, אני מכיר את זה מקרוב, המשפחה שלי שליחים ברוסיה ובאוקראינה במקביל, ומכיר את כל ההתעסקות. המשימה שלנו בארץ היא בעצם לייצר קהילות. אנחנו מאמינים שהקליטה האמיתית של האנשים, זה כשהם משתלבים בתוך קהילה קיימת. יש כיום בארץ תחת חב"ד מעל 60 קהילות לעולים. חלקם לדוברי רוסית, חלקם לדוברי צרפתית, יש קצת איטלקית ואנגלית. קהילות מאוד חזקות ומבוססות ברחבי הארץ. חד משמעית כמו שהרב מנחם אמר, כשמגיע עולה והוא יודע שיש קהילה שהייתה דומה למה שהייתה לו בתפוצות, והוא הגיע לארץ והוא נקלט בקהילה, זה נותן לו להיקלט הרבה יותר טוב. אנחנו מרגישים שיש חוסר מאוד גדול באמת בעניין הזה. צריך להיות כבר בשלב שהבן אדם חושב שהוא עולה לארץ, צריך לתת לו כאופציה להיקלט דרך שליחי הסוכנות, דרך כל פעילי העלייה, שהוא יודע שיש לו קהילה כבר בארץ. לייצר מהקהילות האלה בשיתוף פעולה עם משרד הקליטה כקהילות קולטות. כיום אנחנו עובדים באופן עצמאי, לפעמים יש שיתוף פעולה עם משרד הקליטה, לפעמים אין שיתוף פעולה, אבל צריך לראות בנו ככוח עצום של עשרות קהילות, ולהפוך את זה למשהו שיטתי דרך המשרד. כשיש קהילות קולטות, אני אומר לכם שאחוז ההצלחה יהיה 100%, מי שנשאר פה בארץ. דבר נוסף, וזה לאו דווקא לאנשים שרוצים להיקלט בתוך קהילות חב"ד, זה כל הנושא של שילוב מסורת ויהדות.

בכל שלב של בן אדם שהוא רוצה לעלות, עד השלב שהוא כבר משתלב בארץ, אין לו דקת מסורת. עכשיו למה זה חשוב? גם לאנשים שמנותקים לגמרי ממסורת, אם בכל שלב אנחנו נכיר להם קצת מסורת ויהדות, יירד המתח והבורות, ויכול להיות שחוסר היכרות שיש להם עם ציבור אחר, זה משפיע תמיד לאורך זמן. אנחנו מביאים לכפר חב"ד כל שנה אלפי צעירים. אני חושב שרובם הגדול לא יהודים, ועושים להם היכרות עם חב"ד, היכרות עם חרדים, פוגשים אנשים,

שואלים את כל השאלות שאפשר. אף אחד מהם לא ייצא דתי מהמפגש הזה. רק אני בטוח שאח"כ המתח והשנאה כבר לא תתקיים.

בשורה תחתונה הייתי אומר צריך לשקול את העניין איך הופכים את כל הקהילות החזקות של חב"ד, קהילות עולים, למשולבים בכל מערך הקליטה. תודה רבה. משרד הקליטה אתם רוצים להוסיף משהו? משרד החינוך? מרכז שלטון מקומי? כן. מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות מבקשים גם להודות לכם על כל הפעילות שלכם בארץ ובעולם. אני יכולה לומר לכם שאני כילדה חוויתי בגילאים מאוד צעירים את הפעילות של חב"ד, ולאחר מכן גם הבנות שלי, גם בארץ וגם בעולם. אם זה באמצעות המכללות, ולאחר מכן שבתות בחב"ד. כל הפעילות הזאת זו פעילות שמחברת את החבר'ה הצעירים שלנו לשייכות וזהות יהודית, הרבה יותר ממה שאנחנו מצליחים לעשות. איכשהו אתם מצליחים לחדור, עד כדי כך שכשהבת שלי נסעה לדרום אמריקה, היא שמרה כשרות הרבה יותר מחבר'ה שהיו עם כיפה, וכל זה מרב במכללה בנתניה, הרב מנדל שעשה איתה איזשהו תהליך בסך הכל של שמונה מפגשים. אז ישר כוח על הפעילות שלכם, אל תפסיקו.

חבר הכנסת סובה. תודה רבה. טוב, אני באמת רוצה להודות על הפעילות שלכם. לוי שנים חבר שלי. כששואלים אותי איפה נולדתי, אז אני אומר לא עיירה קטנה ששמה - - - אלא מחוז מיקולאייב. אז שואלים אותי למה זה חשוב שאתה מדגיש את זה? אני אומר לא כל אנשי חב"ד אפילו יודעים שהרבי נולד ב-1902 בעיר מיקולאייב. אבל הדבר העוד יותר חשוב, שברחוב שהוא נולד, עדיין שמור בית, רחוב שנרסון. אז השלטונות שם, למרות שהיום אי אפשר להגיע לשם בקלות כי יש מלחמה, אבל השלטונות שם מאוד מעריכים את הרחוב הזה ואת המקום שבו היה הבית של כבוד הרב. תודה לכם באמת לוי, וכל החבר'ה שעושים את העבודה. אני חייב לציין שאתם עושים עבודה גם באוקראינה בעקבות המלחמה. חב"ד יחד עם הסוכנות ג'וינט וארגונים כמו נתיב, ממשיכים לפעול, למרות התנאים הבלתי סבירים. הרבה פעמים גם אנשי חב"ד הצילו ממש נפשות. אני גם אספר לכם מקרה אישי. חבר שלי שעלה איתי יחד לפני 26 שנים, לפני 12 שנה הוא חזר לקייב, הוא התחתן שם, גר בקייב. ואחיין שלו והמשפחה שלו, בעצם הקרובים שלו, עלו לישראל בעקבות המלחמה, ולפני חצי שנה הוא התקשר אליי ואומר לי שאמא שלו שהיא בת 76, יהודייה 100% מה שנקרא, רוצה לעלות לישראל. בהתחלה היא לא רצתה לעזוב את הבן שלה שחזר לקייב. ואמרתי מה אנחנו עושים, איך אנחנו מצילים את האישה הזאת? אז הרמתי טלפון לנתיב, אמרו לי בקישינב אפשר לעשות את הבדיקה הקונסולארית. אמרתי אוקיי, קישינב זה בסדר, אבל איך אנחנו מביאים אותה לקישינב? פשוט מאוד, תתקשר לחב"ד. חב"ד הביאו אותה על לקישינב, בקישינב היה שם ריב בין קישינב לקרן לידידות על המלון, כי חב"ד אמרו 'לא לא, את תישארי איתנו. לא תלכי עכשיו לקרן הידידות. תהיי איתנו עד שאנחנו נעלה אותך למטוס לישראל'. אני חייב להגיד שהאישה הזאת כבר חצי שנה בארץ. בעצם האחיין של חבר שלי, שהוא נכד שלה, אז הם גרים יחד והוא מטפל בה, זה בעצם סבתא שלו. תודה גדולה בעצם לכל האנשים שנתנו לה מענה בקישינב, זה היה חורף, זה היה ינואר, אז קר שם. אתם עושים באמת עבודה טובה, במיוחד לאנשים שזקוקים לסיוע. לפני שבוע הייתי בבריסל, במשלחת של איחוד הפרלמנט. אנחנו מגיעים לסיכום פגישה עם השגריר שלנו באיחוד האירופי, חיים רגב, עם משלחת של ארבעה ח"כים, ותופס אותי הרב לוי מטוסוב, ואומר לי בוא תניח תפילין. שם לי כיפה על הראש, פה אמרתי איך אני לא אניח תפילין בפרלמנט האירופי? אז הנחתי תפילין בפרלמנט האירופי בזכות שליח חב"ד שלכם,

בבריסל. תודה רבה לכם חבר'ה, תודה. תמשיכו לעשות עבודה מאחדת, כי היהדות היא של כולנו. תמשיכו לעשות את העבודה המאחדת ותזכרו שאנשים שונים, אבל כולנו עם אחד, וזה מה שאתם צריכים לעשות ותמשיכו לעשות את העבודה שלכם.

אני רוצה לסכם בקצרה, אני חושב שעלו פה נושאים שבעיניי הפנים של חב"ד. תראו, לצערי דווקא במדינת ישראל, היהדות יש לה כל מיני זרמים ותנועות, והרבה פעמים רבני חב"ד דווקא כאן סובלים מרבנים ותלוי בכל מיני רשויות. פה כן אוהבים, שם לא אוהבים. והדבר היפה בחב"ד, אני אומר את זה דווקא כחילוני שמבקר בבתי כנסת לא פעם ולא פעמיים, ברוך השם. לפעמים אתה עולה בבית כנסת, מגיע כחילוני לבית הכנסת - - - סליחה כבוד היו"ר, אין חילוני. אתה יהודי. זה דבר שהושרש אצלנו מהרבי. אני לא יכול לשמוע את זה. רק יהודים, אין דבר כזה חילוני. כשאני הולך לבית הכנסת לפעמים, ואומרים לי בוא תעלה לתורה, אז יש כל מיני יהודים שם שמעקמים את האף 'איך נותנים לו?' אני לא מספיק. זה מעולם, ולעולם לא יקרה אצל חב"ד, ובהיכרות שלי עם הרב בלחובסקי ברחובות ובכלל בפעילות של חב"ד, הארת הפנים לכל יהודייה ויהודי בכל מקום בעולם, היא אני חושב הסיפור האמיתי, והיא הכוח הגדול של התנועה הזאת. היה רבי אלימלך מליז'נסק, כתב והלחין את זה יוסי גרין, ושר את זה אברהם פריד שהוא חסיד חב"ד כמדומני, תקנו אותי אם אני טועה: 'אדרבא, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם'. וזה אחד לאחד איך שאתם נוהגים, ואיך שנוהגים השלוחים שלכם בכל מקום בעולם, ובגלל זה אני חושב התנועה הזאת, בסוף כל ישראלי יהודי מגיע לכל מקום רגע איפה יש פה בית חב"ד? וגם אלה שפה, אתם לפעמים לא אוהבים את הרבנים של חב"ד, לא טוב להם לחלק מהרבנים, פה אני אומר, אותם רבנים שהם בחו"ל מבקרים, בסוף הכשרות של חב"ד זה מה שהם גם יאכלו. ולכן אני רוצה להודות לכם על הפעילות שלכם בתפוצות, תמשיכו, תחזקו, ובע"ה נראה את שיבת ציון במהרה בימינו ושכולם יעלו ארצה, ושלא נזדקק לשלוחים של חב"ד בעולם, שכולם יהיו פה בארץ ישראל. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:37.